אני מתכבדת לפתוח את הדיון בוועדת הבריאות. היום ה-6 ביוני 2022, ז' בסיוון התשפ"ב. השעה 10:00. אנחנו דנים בהצעה לדיון בסדר מהיר של חברי הכנסת אלינה